בוקר טוב מכובדי.

אנחנו מקיימים עוד דיון בחוק הסמכויות לקראת תיקונו. אני מבקש לומר כמה הערות קצרות: ראשית, אנחנו מודעים היטב לצורך להביא את דבר

אני אומר את זה הן מן הצד שהימים הקרובים יהיו ימים אינטנסיביים ומאומצים בתוך חדר הוועדה ומחוצה